בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה לבוקר זה, ה-2.2.2022, ראש חודש טוב לכולם, א' באדר תשפ"ב. השעה היא 09:40 בבוקר. הבוקר אנחנו נדון בהצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס'

(חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה) בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון-חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה), 1. של חבר הכנסת ינון אזולאי בהכנה לקריאה ראשונה, והצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה), שהגיש חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בהכנה לקריאה ראשונה. הואיל ויש לנו כאן שתי הצעות חוק פרטיות שהוצמדו להצעת חוק הממשלתית שעוסקת באותו נושא, אנחנו מבקשים לעשות הצבעה ראשונה על מיזוג. לפי סעיף 84ד לתקנון הכנסת, אנחנו נצביע על המיזוג של הצעות החוק הפרטיות להצעת החוק הממשלתית, ואחר כך זה צריך לעבור לאישור ועדת הכנסת. מי בעד המיזוג? שירים את ידו. שניים. אין לנו מתנגדים ואין נמנעים. הצבעה אושר הצעת המיזוג לפי סעיף 84ד לתקנון הכנסת אושרה וזה יועבר לאישור ועדת הכנסת. זה לא ימנע בעדנו מלדון בהצעת החוק עצמה שהיא כמובן הצעה מבורכת בתכליתה. לא אומר שאין לנו שאלות והסתייגויות גם לנוסח שהגיע אלינו. כידוע, ועדת העבודה והרווחה לא נותנת לחוקים בנוסח שלהם להיכנס ולצאת באותו נוסח בדרך כלל, אז גם הפעם אנחנו רוצים לשאול מספר שאלות שקשורות לנוסח.

את הנציג של המשרד לשוויון חברתי, יוזם הצעת החוק, נכון?

אני היועץ המשפטי של המשרד לשוויון חברתי. אנא תציג לנו את המהות של הצעת החוק. חוק האזרחים הוותיקים מקנה הנחות והטבות שונות. אחת מההטבות היא הנחה בארנונה.

במקביל,

לתקנות ההנחה בארנונה שגם שם יש הסדרים ועוד הנחות, אבל בחוק האזרחים הוותיקים ההנחה כפופה למבחן הכנסות והיא כפופה להגשת בקשה או הצהרה בנוגע להתקיימות התנאים של החוק. זה דבר שגורם לכל אחד שהוא נדרש בביורוקרטיה מדי שנה. זה כמובן מקשה עליו והרבה מוותרים על הזכות שלהם. הלכנו וחיפשנו ומצאנו נתונים. בעצם השינוי בהכנסות באופן ששולל את ההטבה הוא רק ל-4%, זאת אומרת שאנחנו מטרטרים 96% אחרים לבוא ולעשות את הביורוקרטיה הזאת. כמה מונה האוכלוסייה? האמת שאני לא יודע. מתוך אותם אזרחים ותיקים שזכאים להנחה בארנונה, רק 4% מהם, יש להם שינוי במצב שלהם ולכן נשללת מהם לכאורה ההטבה הזו של ההנחה בארנונה. ברור שהשיעור הוא זניח וקטן מאוד. אתה אומר, בשביל אותם 4% שחל עבורם השינוי הזה, למה אנחנו צריכים לטרטר את אותם אזרחים ותיקים מידי שנה להגיש את הטפסים מחדש ולהוכיח את הקריטריונים, הנה אנחנו עומדים בתנאי הסף, אנחנו זכאים להנחה. המדינה יכולה לספוג את זה.

אני אגיד שוב שלאורך כל הדרך משרד הפנים, משרד האוצר באמת היו איתנו, רק רצו לקבל נתונים ולעזור לנו לנסח את הדברים. אני אשמח תיכף לשמוע נתונים על איזה אוכלוסייה מדובר ומה העלות וכמה בקשות מוגשת מידי שנה, ועוד דברים כאלה כדי לסבר את האוזן. רשות המיסים, הנתונים שלהם התבססו על 109,000 מקרים. מה זה מקרים, מתוך 4% שזה 4% שהיו - - - ? זה המדגם. נכון, ומתוכם 4% היה שינוי בהכנסות. מה שאנחנו מציעים אחרי שיח עם משרד הפנים ומשרד האוצר, ההצעה שלנו שמגיל 75 אחרי שהגשת פעם אחת מתישהו איזושהי בקשה, מאותו רגע הזכאות שלך מתחדשת אוטומטית, לא צריך לבוא מידי שנה. בעצם פטור מלבוא ולהגיש את הבקשה או ההצהרה. מתחת לגיל 75 זה אחת לשלוש שנים. במקביל יש אחריות לאזרח - - - כן, אחריות אישית אם משהו משתנה. תעדכן את הרשות המקומית אם משהו השתנה. הבנתי. האמת שנגעת בדיוק בשתי הבעיות שלי אישית מפריעות בחוק הזה, אבל תיכף אולי נדון בהן. חבר הכנסת ינון אזולאי. אחר כך חבר הכנסת מרעי. תודה רבה לך גבירתי יושבת-הראש. קודם כל אני באופן אישי שמח שהצעת החוק שלי מגיעה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הזאת, האמת, הגיעה עוד לפני ההצעה הממשלתית וכשפניתי לשרה, באמת היא נענתה בחיוב כי באמת השרה מירב, קודם כל אני חייב להגיד מילה טובה. זו שרה שבאמת נמצאת במקום הנכון. כל הזמן זה הזמן הנכון. היא יכלה לקחת משרד אחר ללא כותרות, אבל היא לוקחת דבר והולכת איתו עד הסוף. משרד אחר עם כותרות. הכותרות, היא לא מייצרת אותן, הן נוצרות לבד וזה לא מעניין אותה ואני באמת מפרגן לה. הייתי בקשר דווקא עם צביקה, ראש המטה שלה. כשהוא ראה את זה, הוא מייד פנה. גילוי נאות, גם עבדתי במשרד הפנים. עבדנו יחד אצל דרעי. בכל אופן אני שמח. זה הגיע באמת בשיתוף פעולה. אני התחייבתי כמובן להיצמד, אבל הצעת החוק שלי אומרת בעצם, ברגע שאדם אזרח ותיק, הוא לא צריך לגשת שוב פעם ולהגיש את זה. זה סתם חבל. 4% האלה זה לא לעניין. חשוב להגיד עוד דבר. יש פה עוד איזה עניין שניתן פה את הדעת. יש שתי סוגי הנחוות של אזרחים ותיקים. יש סוג הנחות אחד שהוא מקבל, של 25% מהרשות בגלל שהוא מוכר כאזרח ותיק בביטוח לאומי. זה סוג של הנחה אחת של 25%, שזה אני שמעתי מעיריות שמאריכים את זה אוטומטית. זה לא בחוק אבל אולי כדאי כן להדגיש את זה. הדבר הנוסף, שיש את ההנחות על פי מבחן הכנסה, שעל זה אנחנו מדברים שהשתנה ב-4%, שזה ודאי שצריך להיות בפנים. כל חוק שבסופו של דבר נחליט פה להחיל לפי השנים, זה צריך לחול על שניהם, גם על ביטוח לאומי, מה שהוא מקבל וגם על ההכנסה, כי ביטוח לאומי אנחנו יודעים, לא משתנה לו. ברוך השם אזרח ותיק ממשיך, רק שיהיה בבריאות. דבר נוסף שתוך כדי עולה לי, בנושא של הביטוח לאומי יש גם את הנכים, אנשים עם מוגבלויות שגם המצב שלהם, במיוחד שיש לו לצמיתות,

יש עיריות שממשיכות עם זה הלאה, כלומר מקלים עליו ולא אומרים לו לבוא. אני ניסיתי למצוא אם זה יש את בחוק. לא הצלחתי למצוא כי ממש רק אתמול בלילה התעוררתי לזה. חשוב לבדוק. אם זה לא בחוק, אותם אלה שיש להם לצמיתות, יכול להיות שזה המקום להכניס את זה גם כדי שלא יצטרכו כל שנה ללכת להגיש את זה. הוא נכה. אין לו איזה משהו שמשתפר לו.

לא, לא, נכה. יכול להיות שזה לא נמצא פה, זה לא המקום. כן, כי זה החוק של האזרחים הוותיקים. אני לא יודע אם זה נכון להכניס את זה פה, ואם לא, אז אולי גם אפשר לעשות את זה - - - אפשר לעשות תיקון עקיף. גבירתי היושבת-ראש, אני רק מעלה את הנושא הזה שאני יודע שזה קרוב גם לליבך כל הנושאים האלה, לכן אני בא ומעלה גם את הנושאים האלה. באיזה חוק זה אמור להיות, של הביטוח הלאומי?

לא נמצא בארנונה, בפקודת העיריות. בתקנות הנחה בארנונה - - - זה יכול להגיע לשם. אני התחייבתי להיצמד, אני גם לא אגיש הסתייגות בעניין. מה שיוחלט פה זה מה שיהיה. אני רק מעלה כי אני חושב שזה צורך גדול לאותם אנשים.

תודה רבה חבר הכנסת ינון אזולאי ויישר כוח על היוזמה ועל החקיקה. חבר הכנסת

קודם כל תודה גבירתי היושבת-ראש, תבורך חבר הכנסת ינון על החקיקה. בסופו של דבר על מה אנחנו מדברים כאן? על אוכלוסייה מבוגרת שבסופו של דבר אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסייעים להם ולא שמים להם מכשולים ומעצורים. צריך לזכור שפקודת הארנונה הייתה פעם בתוך העירייה. אחרי זה הפכה להיות תקנה של משרד הפנים.

מרחב תמרון גם לראש העיר. זה נושא שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו גם תוקפים אותו, אבל לא בדיון הזה. בדיון הזה אני כן מסכים עם מה שנקבע כאן, ביטול מבחן ההכנסה. מה שנאמר כאן הוא חשוב מאוד. תבורכו על הכיוון הזה. אני כן רוצה להתחבר לדברים שאמרת לגבי נכים. היה לי גם שיחות מקדימות לגבי נכים של 100%. חלק מהעיריות נותנות פטור מארנונה אם גם גמלאים, גם נכים,

גם נכים עם עגלות. המבנה שלהם שונה מאשר מבנה של נכה רגיל או של גמלאי רגיל. חלק מהעיריות, גבירתי היושבת-ראש, נותנים פטור ל-100 מטר. אני חושב שהפטור צריך להיות לא פר מטראז' אלא רוחבי. אם הוא זכאי לפטור של 80%, שיהיה 80% על כל המרחב שלו. נכה, יש לו מעלית. המעלית עצמה זה כבר 35 מ"ר כי מעלית צריכה לעלות לקומות. המרחב שהוא חייב הוא יותר גדול, אז לא נכון לבוא ולהגיד, אנחנו נותנים לו הנחה ל-100 מטר ואת השאר הוא צריך לשלם מלא.

אם מגיע לו למשל 80% או 75% או 90%, שזה יהיה רוחבית. נקודה חשובה. בבקשה, ענת. אני רק רוצה להעיר לגבי ההנחה שאתם מדברים עליה כרגע לפי תקנות ההנחה בארנונה. קוראים להם תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), שם מדובר על סמכות של הרשות לתת הנחה, כלומר זה בשיקול דעת. זה לא הנחה שהיא חובה. עד כמה שאני הבנתי יש רשויות שכן נותנות את אותה הנחה לאזרחים שמקבלים קצבת אזרח ותיק, ויש כאלה שלא, וכנ"ל גם אני רואה שקצבת הנכות היא שם,

כלומר, ההנחה הזאת היא גם ברשות? אתם יודעים להגיד לי? הייתי ראש רשות, אז אצלי לקחתי את הנושא של הנכים למשל. מבחינתי הם היו קו אדום, צריך לעזור להם כמה שאפשר, אבל אני לא חושב שכל ראשי הרשויות יכולים להיות כאלה. יש רשויות במצב סוציו-אקונומי רע מאוד, לא יכולים אפילו להרשות לעצמם, אין מי שיסייע להם. האוצר לא נותן מסייע להם אז הם לא מוותרים לנכים שלהם. ההנחות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו הן הנחות שקבועות בחוק, של 30% ו-100% הנחה למי שבאמת מוכיח התקיימות בתנאים מסוימים, ולכן צריך להבחין באמת שאנחנו מדברים פה רק על ההנחות שבחובה ולא על ההנחה - - - נכון. מה שענת אומרת שבתקנות ההנחה בארנונה, זה הנחת רשות ופה זה הנחת חובה. זאת הבחנה כאן. אני מכיר רשות אחת שלא נותנת את הנחת רשות.

תבדוק לעומק. אני לא חותם על המספר הזה, אבל אם כן זה בודדות. השאלה, אחת מתוך כמה רשויות? אולי אפשר לקבל על זה גם אשרור מהשלטון המקומי, מהנציגות שנמצאת כאן.

רק מילה אחת לגבי הנכים. יש נכים שהופכים להיות אזרחים ותיקים. הם מקבלים קצבת נכה לאזרח הוותיק, והם זכאים להנחה בארנונה של 100% עד 100 מ"ר. מה שאנחנו קובעים, התנאים האלה יחולו גם עליהם, אז תנוח דעתכם בהקשר הזה. זה כתוב בתקנות הרלוונטיות, שהתנאים של ההטבה הזאת יחולו גם על מקבלי קצבת זקנה לנכה. על כמה אנשים אנחנו מדברים? האם יש לכם נתונים מי זכאי לפי הנתונים שלכם, בגיל 67 כאזרח ותיק לקבל את ההנחה הזו היום? אני מנהל אגף מקרקעין ומיסוי במשרד הפנים. מבחינת הפילוח של ההנחות, אזרח ותיק שזכאי ל-30%,

יש מעל 80,000 בתי אב שמקבלים את ההנחה הזו. ול-25%?

השווי של ההנחה הזו, 280 מיליון. אזרח ותיק שזכאי ל-100% זה כמעט 400 מיליון שקלים וכאן יש לנו כ-140,000 בתי

אעזור. ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה קבועה גם בתקנות ההנחה בארנונה. שם זה לא כפוף למבחן הכנסות. אבל אם אני רגע מדברת על אותם אנשים,

תקנות ההנחה בארנונה,

ושם זה לא כפוף למבחן הכנסות ולא כפוף להגשת בקשה.

אני אומר,

ויש את ההנחה הזאת גם שם,

אבל אני לא יודע לענות - - - התשובה האם הם צריכים להגיש שוב

אני מקשיבה לך, אז למה אתה אומר? מה אמרת, שדיברתי באופן איטי?

זה לא מכובד. אוקיי. אתה רוצה שאנחנו נפסיק את הדיון? אין לי בעיה. תגיד מה אתה רוצה. אנחנו רוצים

אני רק אעיר שכרגע בנוסח הצעת החוק באמת אין לנו הוראה של תחילה או תחולה, כלומר לכאורה מי שכבר היום זכאי, אנחנו אמורים לכתוב שמי שערב תחילת החוק הזה היה זכאי להנחה,

זה הוראה

אוטומטית. מי שהיום נמצא בגיל 72, הוא כבר

ככה יוצא, נכון?

אז כל הפער שלנו זה בין 67 ל-72 היום או בין 62 לפי הדירוג של אישה,

החדש.

לא השתכנענו עדיין משום טיעון שלכם שבא ואומר, אני מצדיק את

בבקשה.

כמובן לא בא להציג התנגדות או משהו,

כשנבחנה ההצעה הזאת, אחד הפרמטרים שגם עניין את הרשויות המקומיות זה הנושא של מעבר אזרחים ותיקים לדיור מוגן ולבתי אבות, שגם זה משהו שצריך לעקוב

יש לנו כמה בעיות עם הנוסח של האוטומציה הכוללת וללא ה-75. מגיל 67, ולמי שמקבל הבטחת הכנסה? לגבי הבטחת הכנסה, זה דבר שעלה כרגע וצריך לדעתי לבחון כמה אנשים כאלה יש. אוקיי, אז אנחנו כרגע מדברים על גיל 67 ומי שמקבל הבטחת

דברים שהוא לא מבצע. אז למה מוכנים בגיל 75?

בעצם כל האחריות נופלת עליו לדווח על הכול. אם זה אוטומטית זה לא נופל עליו. זאת אומרת שאומרים לו, אם יש שינוי אתה צריך לבוא

יש עוד משהו

רוצה לומר, הילה? כרגע לא.

מהרבנים לזכויות אדם, בקי קשת, גם היא בזום. בבקשה.

לו היה פה איזה הפסד ארנונה מאוד גדול, אז אפשר היה כלכלית להצדיק את זה שירימו טלפון לכל אחד מהאזרחים הוותיקים לוודא את מצבו ואת מצבה. ברור לנו שזה צריך להיות אוטומטי במיוחד עבור אזרחים ותיקים

על מה אנחנו מדברים? 30% הנחה בארנונה או 100% הנחה בארנונה זה בסך הכול תיקון שהוא קטן, ועבור האנשים האלה השינוי הזה של עוד כמה עשרות שקלים בחודש, 100 שקל זה הסיפור.

ואני אשמח אם תעביר את זה

הנכה נכנס למשרד שלך והוא פוגע לך בריהוט,

אני נכנסתי ונגעתי לך בדלתות, ואני אפגע לך בכל מקום כי אני לא יכול לתמרן ברדיוס כזה קצר, זאת אומרת הרדיוס של כיסא הגלגלים שלי צריך שטח

אני צריך לעשות אותו יותר גדול כי אני צריך לשים את הריהוט ואני צריך להסתובב.

אני תיקנתי במינהל, וזה כדאי שתדעו, שהמינהל לא גובה על 45 מטרים.

אני חושבת שהאחרון שמבקש לדבר הוא גם בזום, ד"ר עמיחי טמיר, יושב-ראש ארגון הנכים זכויות נכים.

לצערי לא הסתדר לי

אותם אנשים קיבלו נכות רפואית לצמיתות ולכן הנכות הצמיתה לא יכולה לרדת, היא יכולה רק לעלות. דוגמה, חולה סרטן שעבר גם התקף לב, אז הנכות הזו בוודאי צריכה לשמש כבסיס הקבוע ללא טרטרת מיותרת. אזרחים ותיקים שזכאים להנחה, כך הבנתי, יותר גדולה, אני אף פעם לא מימשתי אותה כי אני די חדש כאזרח ותיק, הנחה של 100%, יש כ-90,000 אנשים כאלה, מה שנקרא אזרחים ותיקים, נכים שעברו לקצבת אזרח ותיק עם תוספת, וההנחה היא 100%. גם אותם, פעם אחת צריכים לקבל את האישור ולא כל שנה. לגבי ההערה על בתי אבות. מי שלא גר בדירה, לא משלם ארנונה, ככה שמי שעבר לבית אבות לא יקבל הנחה בארנונה. אני לא מבין מדוע צריך היה בכלל לעסוק בנקודה הזו, ותודה לך חברת הכנסת רייטן מרום על זכות הדיבור. תודה לכם. תודה רבה ד"ר עמיחי טמיר. בבקשה חבר הכנסת ינון אזולאי, אנחנו מסכמים. תודה רבה לך. הייתי צריך להגיד תודה רבה שהחוק עבר לקריאה שנייה ושלישית, אבל עדיף שילכו לשיעורי בית כמו שאמרת,

הייתי מציע אם אפשר, לכתוב זמן. תודה רבה לך. בהמשך לדבריו של חבר הכנסת ינון אזולאי וכפי שגם באמת ניהלנו את הדיון בצורה עניינית קודם לכן, ראיתם שעלו כאן כמה נקודות שיש לנו קושי אמיתי כי גם לא קיבלנו את ההסברים שמניחים את דעתנו כדי לוותר על העמדות שלנו בעניין הזה. יש לי תחושה שלא מדובר על עלות כספית גבוהה מידי. לא רואה כאן עוול שנגרם למערכת, לציבור, למשרד הפנים. תראו לי אחד שנגרם לו נזק, אז אני מוכנה לדון על זה, לכן אני מבקשת שאנחנו נקבע את הדיון הנוסף ביום שני בתחילת השבוע, ותחזרו אלינו בבקשה עם התשובות הרלוונטית כדי שכן אפשר יהיה לקדם את זה, כי אני חושבת שהחוק הזה הוא חשוב מאוד להרבה מאוד אנשים במיוחד בתקופת הקורונה, בתקופה הלא פשוטה כלכלית, עליית המחירים ויוקר המחיה. כל דבר שאנחנו יכולים להקל על האזרחים, אני רוצה שאנחנו כן נתקדם כמה שיותר מהר, אז יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אני מאחלת לכם בהצלחה בדיונים שם במשרד הפנים ומול השרה, ואני זמינה גם לשיחה מול השרה על כל דבר כדי להבהיר אם יש צורך, בכל דבר ועניין. יום שני תיקבע לכך הישיבה הנוספת. אני מאוד מודה לכולכם, הישיבה נעולה.